אבתיסאם מראענה גאולה צמח עו"ד, לשכה משפטית, זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה מאיה מילר משי יועצת לממונה, לשכת ממונה על זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה שירי לב רן